צוהריים טובים,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום ראשון,

סדר היום: פנית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, כ"ו בחשוון התשפ"ב 1 בנובמבר 2021. לפני שאני אעביר את רשות הדיבור למזכירת הכנסת